בקשה להרחבת מענקי הסיוע לגני החיות וסיוע בפתיחתם טרם קריסתם כלכלית, הצעתו של חבר הכנסת מיקי לוי, ודיון מהיר בנושא: מצב חירום